היום ה-22.2.22, כ"א באדר א' תשפ"ב. הנושא הוא דיון והצבעה על מיזוג שתי הצעות חוק לקריאה ראשונה, לפי סעיף 79(ג) לתקנון הכנסת,